הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה) (ליישום המדיניות הכלכלית), לשנות התקציב 2024-2023 (תיקון), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת הכלכלה. עוד הונחו על שולחן הכנסת מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת עופר כסיף, אברהם בצלאל, צגה מלקו, ווליד טאהא ומשה רוט בנושא: עליית מחירים בבנק הדואר, מסקנות הוועדה למיזמים ציבוריים בעקבות דיון בהצעה לסדר-היום של חברי הכנסת אליהו ברוכי,

עודד פורר ואיימן עודה בנושא: התנהלות בנק ישראל הפוגעת בתחרות הגופים הפיננסיים אל מול הבנקים. תודה. תודה למזכיר הכנסת.

נאומים בני דקה. חברי הכנסת המבקשים להירשם מוזמנים להצביע בעד כעת. עד שאקבל לידי את הרשימה, ראשון הדוברים יהיה חבר הכנסת ניסים ואטורי, בבקשה. אתמול עלה איזשהו עניין, שיושב-ראש ההסתדרות העלה פוסט עם אשתו, ואיחל לה יום הולדת שמח על חשבון כספי חברי ההסתדרות שמשלמים תשלום בעד חברותם. אני קיבלתי הודעה מכמה חברים, יש קבוצה של 150 ראשי ועדים גדולים במשק שהם חברים בקבוצה הזאת. הם ביקרו את הדבר הזה ואמרו: למה אתה משתמש בכסף שהעובדים שלנו משלמים? אנחנו נצא מההסתדרות. מייד מחקו את כל ההודעות, סתמו להם את הפיות. הדברים האלה בלתי אפשריים. הבנתי שגם עושים פה איזה דיל שהיא תגיע לכנסת ותהיה שרה בממשלה הבאה כביכול שתקום,

מבחינתנו. אלה דברים שלא עושים, ובטח לא בארגון עובדים. לא מתעסקים בדברים האלה.

של ההסתדרות ושל העומד בראשה זועקת לשמיים. הדברים האלה באים לידי ביטוי בזה שסותמים פיות לראשי ארגונים. אני חושב שהגיע הזמן שראשי ארגונים ייקחו את הדבר הזה בידיים ויפרשו. יש ארגון אחר, לדוגמה, ארגון העובדים הלאומיים. הגשתי הצעת חוק בעבר, ואני אקדם אותה שוב, לקיצוץ דמי החבר. למה עובדים צריכים לשלם דמי חבר להסתדרות, כדי שישתמשו בכספים האלה לפעול פוליטית נגד הממשלה? הדבר הזה צריך להיפסק. יש דמוקרטיה, נכון? אז גם בארגון שלו צריכה להיות קצת דמוקרטיה. הדבר זה ייפסק. אני אילחם בדבר הזה. תודה לחבר הכנסת ואטורי. יעלה ויבוא חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, ואחריו, חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יש לנו חטופים ברצועת עזה, יוסף זיאדנה, חמזה זיאדנה ופרחאן אלקאדי. אנחנו דורשים שיהיו עוד מאמצים לשחרר את כל החטופים וגם את החטופים שלנו. מכאן אני פונה לכל הצוותים שנמצאים גם בקהיר וגם בדוחה לנסות לזרז את המהלך הזה. המשפחות פונות, יש לחץ. אני רוצה לפנות גם בערבית: (אומר דברים בשפה הערבית,

לכל הקטרים והמצרים ולכל מי שעובד למען העסקה הזאת, יש אסירים מערביי הנגב, יוסף אלזיאדנה, חמזה אלזיאדנה ופרחאן אלקאדי. אנו מבקשים לזרז את העסקה הזאת כדי שיחזרו בני הנגב לבתיהם ולמשפחותיהם.) תודה. חבר כנסת אלהואשלה, אני יכול להגיד שכשהוזמנתי על ידי מקבילי האמריקאי לפגוש אותו בוושינגטון, היה חשוב לי לקחת איתי משפחות של חטופים. ראיתי שלקחת גם את עלי אלזיאדנה. תודות לך, אדוני היושב-ראש. כן, את עלי אלזיאדנה, אח של יוסף והדוד של חמזה. אנחנו פועלים להשבתם של כל החטופים למשפחותיהם. תודה על הדברים. חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי,

אחריו, חבר הכנסת משה סולומון. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, תקופה מורכבת ולא פשוטה, ורציתי לתת כמה מילים שייתנו כוח לעם ישראל, אז חשבתי להביא מדבריו של רבי יהודה לייב אשלג, שהיה ידוע גם בכינויו "בעל הסולם". הוא אומר ככה: "הינה כתוב 'אין עוד מלבדו', שפירושו שאין שום כוח אחר בעולם שתהיה לו יכולת לעשות משהו נגדו יתברך. ומה שהאדם רואה שיש דברים בעולם שהם מכחישים פמליה של מעלה, הסיבה היא מטעם שכך הוא רצונו יתברך. זהו בחינת תיקון הנקרא 'שמאל דוחה וימין מקרבת'. כלומר, מה שהשמאל דוחה זה נכנס בגדר של תיקון. זאת אומרת שישנם דברים בעולם שבאו מלכתחילה על הכוונה להטות את האדם מדרך הישר, שעל ידיהם הוא נדחה מקדושה. והתועלת מהדחיות היא שעל ידם האדם מקבל צורך ורצון שלם שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, כי אחרת הוא רואה שהוא אבוד - - - אז הוא בא לידי החלטה שאין מי שיכול לעזור, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, וזה גורם שיקבע בליבו תביעה אמיתית שהשם יפתח את עיניו וליבו ויקרבו באמת לדבקות ה' בנצחיות". עם ישראל חי. תודה, אדוני.

חבר הכנסת משה סולומון,

חבר הכנסת יוסף עטאונה.

אכן, עם ישראל חי. אדוני היושב-ראש, גם היום אני רוצה לעמוד כאן ולהקדיש דקה לזכרם של הגיבורים בני הקהילה האתיופית שהקריבו מחיר כבד במלחמת חרבות ברזל. היום אני רוצה להזכיר את ישראל צ'אנה, השם ייקום דמו, מאבטח בסיירת לאבטחת בנקים, שנלחם במשך זמן רב לבדו מול חוליית מחבלים שפשטה על שכונת מישור הגפן באופקים. הוא הציל עשרות אזרחים שהסתגרו בבתיהם בבוקר 7 באוקטובר. לילה לפני כן ישראל עוד הספיק לחגוג את יום ההולדת שלו יחד עם חברתו שחף. לקראת השעה 06:00 באותו בוקר נורא ישראל ושחף יצאו לטייל עם הכלב שלהם בשכונה. בדרך למקלט ישראל עוד הבחין באנשים שלא יכלו להיכנס למיגוניות הנעולות ופרץ אותן כדי שיוכלו להיכנס פנימה. לפתע נשמעו ברחוב צרורות של כדורים, ולאחר כמה שניות הם ראו שלושה מחבלים רצים ברחוב. ישראל נכנס במהירות לבית, שלף את האקדח שלו מהכספת ורץ בכפכפים לרחוב כדי להילחם במחבלים. כך סיפרה חברתו: תפסתי אותו בכוח, שלא יצא החוצה. לא רציתי שיסכן את חייו. התחננתי שיישאר, אבל הוא דחף אותי והבטיח שיחזור. זה היה ישראל. כלום לא יעזור, הוא ילך להציל את תושבי השכונה. ישראל פתח באש לעבר המחבלים וריתק אותם כדי שלא ייכנסו לבתים ויטבחו בתושבים. הוא נלחם לבדו דקות ארוכות עם אקדח ומחסנית מול חוליית מחבלים, ובמהלך הלחימה אחד המחבלים הפתיע אותו וירה בו למוות. בני משפחתו של ישראל חיפשו אחריו, ובשלב מסוים מצאו את הכפכף שלו בתוך שלולית דם כשבליבם עדיין התקווה כי ישראל רק פצוע. אולם כעבור כמה ימים התקבל הטלפון שבישר להם שגופתו אותרה. ישראל חיפש תמיד לעזור לאנשים מכל הלב, ותמיד היה מביא אושר ואור לכל מקום שהגיע אליו. יהי זכרו ברוך. אמן ואמן.

חבר משותף שלנו, עליו השלום, נהג לומר: עם ישראל חי, קיים ואוכל פלאפל, דוגו, הלוא הוא דוד לייטנר המנוח, חברנו הטוב. נכון. חבר הכנסת יוסף עטאונה,

חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי. כבוד היושב-ראש, כרגע מתקיים דיון בוועדת הכספים שהתחיל ב-15:00, על קיצוץ בתקציב החברה הערבית.

אני רוצה להגיד שבתקופה כזאת, כשיש קיצוץ בתקציב בעקבות המלחמה והמצב, אני יכול להבין כל החלטה שמתקבלת לגבי כלל האזרחים. ואכן, הייתה החלטה כזאת, קיצוץ רוחבי של 4%. בנוסף לזה, בא שר האוצר, בהתחלה, לפני המלחמה, הוא הצהיר שהוא לא רוצה להעביר תקציבים לחברה הערבית. הטרנד שקיים הוא שלא מעבירים תקציבים לחברה הערבית בעיקר בגלל ארגוני הפשיעה, כי הכסף מגיע וזולג לשם. הרי השותף שלו לממשלה הוא השר לביטחון לאומי, שאמון על הציבור בקטע הזה,

צריך לדעת שאם יש כסף שהולך לארגוני הפשיעה, צריך לטפל. אבל זה לא הקטע. לפי דעתי, הקיצוץ התוספתי הקיים, של 15%, זה החלטה פוליטית שנודף ממנה גם ריח של גזענות בוטה, והיא מפלה לרעה ציבור שלם. כי ממילא, הכסף התוספתי שקיים לחברה הערבית, ובעיקר מענקי איזון תוספתיים, בא לסגור פערים, אפליה רבת שנים והזנחה. ולכן, כשבאים ברגע כזה, בנוסף לקיצוץ הרוחבי, לפגוע בחברה הערבית,

זו החלטה פוליטית, גזענית, שאין לה מקום בתקופה הזאת. אני פונה אליך גם באופן אישי בקטע הזה, שצריך להתערב, כי זו פגיעה בכל תחומי החיים, וגם ברשויות המקומיות, שצריך לחזק אותן, דווקא בתקופה הזאת. לבוא ולפגוע בהן בקיצוץ כזה, אין מקום לקיצוץ כזה.

תודה לאדוני. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, אחרונת הדוברות לפרק זה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בעוד שבוע מהיום יתקיימו הבחירות ב-242 רשויות מקומיות. גם הפעם, נתון עגום הוא שמתוך 801 מתמודדים לראש רשות, רק 10% הן נשים, 83 נשים. רק 10%. תת-הייצוג הנשי, גם בזירה המוניציפלית, מדאיג מאוד, ואנחנו חייבים לעשות הכול לתיקון. ראינו מה קורה כשאין נשים. איזון מגדרי בצומתי קבלת ההחלטות הוא חשוב וטוב לכולנו, גם לנשים, אבל במיוחד לגברים. היום יותר מתמיד אני קוראת לכל האזרחיות והאזרחים לצאת להצביע ולבחור רק ברשימות שיש בהן ייצוג שוויוני לנשים. הגיע הזמן לשינוי אמיתי במדינה.

תודה רבה לגברתי. חברות וחברי הכנסת, תם סדר-היום. אדוני השר. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי י"ב באדר א' התשפ"ד, 21 בפברואר 2024, בשעה 11:00, ישיבה זו נעולה.